אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, נושא הדיון הוא דיון מהיר בנושא קליטת עולים ביישובים מעורבים, הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת אופיר